בוקר טוב לכולם, היום 3 במאי 2023, י"ב באייר, תשפ"ג. אנחנו בישיבת מעקב מס' 7, מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים שנת 2022, הערכות לשנת 2023,

אנחנו כבר בשנת 23, רוצה לדבר על ההיערכות ל-24 אולי, אבל היערכות לגלי העלייה, אז בפתח הדברים אנחנו אחרי לילה מאוד מאוד קשה על יישובי הדרום, למעלה מ-100 רקטות שנורו על יישובי הדרום, עם תגובה מאוד מאוד רפה של ממשלת ישראל ולצערי, חזרנו למדיניות ההכלה וההבלגה, שהמשמעות שלה שמדינת ישראל מתכופפת בפני ארגון טרור ותושבי הדרום תלויים ברצונות של ארגוני הטרור,

ירדו למקלטים, לא ירצו, יוכלו להוציא אותם מהמקלטים, אבל נראה שהיוזמה וההתקפיות, התחלפו ברפיסות, הבלגה והכלה, על חשבונם של אזרחי ישראל ואני כן מוציא מכאן, גם קריאה לממשלה, לפעול בעוצמה, נגד ארגוני הטרור, לפחות באותה רמה שעשינו בממשלה הקודמת, זה המינימום שבמינימום, לא בלונים, לא כל מיני המצאות אחרות, בוודאי שלא רקטות, המדינה לא יכולה להשלים עם ירי כזה על אזרחיה ומכאן נעבור לעניינו, על מצב לימודי העברית באולפנים, אנחנו בדיון שביעי, לפי המידע שאני יודע, אנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב שהיינו לפני הפסח, אולפני העברית עדיין נמצאים בלי הסכם שכר, אני יודע שעיצומים נדחו בשבועיים, יש פה מישהו מהסתדרות המורים? הסתדרות מורים הגיע מישהו? כן? מתן נציג הסתדרות. תיכף נשמע, אז נתחיל, סדר הדוברים יהיה כזה, משרד האוצר, אחר כך משרד הקליטה,

משרד החינוך עוד לא הגיע. יש לו איזה תקלה אישית, הוא יגיע בהמשך. ונשמע אחר כך את המורות, בבקשה משרד האוצר, מה אתם יכולים לחדש לנו? היי, שמואל אפלבויים, מאגף שכר והסכמי עבודה, אנחנו עדיין בעבודת מטה שמחכה לתקציב, שיהיה הסכמה למקור תקציבי,

הייתה פגישה אצל הממונה הארצית על יחסי עבודה, אני אגיד שיש גם פגישה מתוכננת אצל מנכ"ל משרד האוצר היום, במקרה זה יצא אחרי הפגישה של הוועדה הזאת וגם אנחנו על זה.

אני שמח שסוף סוף, מנכ"ל משרד האוצר, נכנס לעניין, אנחנו נמצאים באירוע שהוא כבר במשך מאז הוקמה הוועדה, אני חושב שהדיון הראשון שלנו היה על האולפנים, אותם תשובות,

תשובות האוצר לא השתנו. נמצאים במצב, משרד הקליטה, העולים המשיכו להגיע בשלושה חודשים האחרונים, או שהם הפסיקו, הם מחכים עד שיהיה תקציב? בוקר טוב, העולים, כפי שאתה יודע ומכיר, ממשיכים כמובן להגיע. כמה עולים הגיעו למדינת ישראל, מתחילת השנה? אני יכולה לברר את זה, לא באתי עם הנתון הזה, כבר אנחנו .

אני יכול לנחש, סדר גודל של 15 אלף לפחות, לדעתי. אני חושבת שכבר יותר. 16 אלף, רק מרוסיה, בחמישה חודשים האלה. אני כבר אוציא את הנתון המדויק, אבל - - - רק להגיד למשרד האוצר, העולים האלה, אולי יוכלו להיכנס לאולפן, לפי הקצב בעוד שנה, כי אנחנו נמצאים עם סדר גודל של 5,000 מהשנה שעברה שממתינים לאולפן ואולי יהיה להם אולפן בעוד חצי שנה, זה המצב, בהנחה שמורות לא יפרשו, אני יודע שהוגשו 100 או 150מכתבי התפטרות, לפני החג, אז מעניין באמת לראות, איך המדינה נערכת לזה, או שמבחינת משרד האוצר, סביר שתהיה פה אוכלוסייה של בערך 100-150 אלף איש שהגיעו לכאן בתקופה האחרונה, שלא יודעים עברית, לא לומדים עברית, לא יכולים להשתלב בשוק התעסוקה והרצון הוא שאחרי שהם קיבלו את סל הקליטה, הם יעזבו כדי שתוכלו להגיד שהעולים עוזבים אז לא צריך להביא עלייה, יכול להיות שזאת מדיניות, כי מצד אחד, אתמול קיימנו דיון, על איך משרד העלייה והקליטה יחד עם משרד רשות האוכלוסין, התחילו לחסום את העלייה מרוסיה ומבלרוס, עכשיו גם אומרים, בואו נדחוף את אלה שכבר כאן החוצה. מעולם לא נתקלתי במדיניות ממשלתית כזו,

לא משנה איזו ממשלה זאת הייתה, זו פעם ראשונה.

אני לא עוסק בפרשנות, אבל משרד האוצר לוקח מאוד ברצינות את האירוע הזה.

זאת תוצאת מדיניות הממשלה, כבר בטווח הזמן המיידי. אז אני אגיד, מדיניות ותוצאות, לטעמי זה אותו דבר, יש כללים איך ליישם מדיניות ואיך לקדם אותה ואנחנו נאלצים לעבוד לפי הכללים ולפעמים יש לזה מחיר. כן. משרד הקליטה. אז אני אשמח להתייחס בכמה אופנים, קודם כל, כפי שכבר אמרת, כמובן שהעולים ממשיכים להגיע, כבר אני אביא נתון מדויק, אבל אני כן אגיד שהתחזית שהייתה לנו, יחד עם הסוכנות ועם כלל הגורמים, לפני שהתחילה השנה, של 45 אלף, אנחנו כבר יודעים שככול הנראה,

כלומר המספרים ממשיכים להיות גבוהים ובאופן יחסי, יותר גבוהים משחשבנו. אני רוצה שנייה להתייחס לכל הסיפור, הרי יש פה כמה סיפורים בנושא של עברית, אבל אני אתייחס לסיפור שלשמו כרגע התכנסנו. אנחנו נכחנו בכל פגישה שביקשו מאיתנו להיות נוכחים, גם בפגישה שנעשתה עם רבקה ורנר, גם עם חברי מהאוצר, גם עם סוניה הסמנכ"לית של משרד החינוך. אני חייבת לומר שבגלל שאנחנו אמרנו וממשיכים לומר שאנחנו חלק מהפתרון, איכשהו קרה שכל פגישה כזאת, נפתחה בזה שאומרים,

אז משרד העלייה והקליטה מממן את הדלתא, עכשיו אדוני היה המנכ"ל המשרד, אני חושבת שאתה יודע מה התקציב הגמיש שלנו ומה היכולת שלנו להתחייב לדבר כזה. אין למשרד הקליטה יכולת, אלא אם כן הוא יבטל, או שהוא יבטל את סל הקליטה, או שהוא יוותר בתמיכה ב- ברור,

בערך שני מקורות התקציבים הגדולים של משרד העלייה והקליטה, או שהוא יוותר על קליטת עולים ברשויות וגם זה, גם וויתור על קליטת עולים ברשויות,

עכשיו אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שעל אף הנכונות שלנו, לשבת בשולחן בכל רגע נתון, אני לא יודעת, לא נתון אמיתי על כמה ממתינים יש, לא נתון אמיתי על מה ההסכם שכר שמתגבש, מה הוא כולל, מה הוא אמור לתת לעולים, כמה מורים נכנסים בו ובהתאם לכך, כמה עולים אמורים לקבל מענה דרכו, אנחנו קיבלנו לפני שבוע מכתב ממשרד החינוך, שמבקש שלא נכנס לאולפנים, בלי לבקש אישור שבוע מראש,

אנחנו מבחינת משרד החינוך, לא בסיפור הזה, מבחינת היכולת שלנו, להבין מה הסיפור.

אתם צריכים לבקש אישור שבוע מראש כדי להיכנס לאולפן? זה מה שהתבקשנו כדי לא להפריע למהלך הלימודים. התבקשנו בעבר, לא לשאול את השטח, שמהנהלות מרחב שלנו, לא ישאלו את המנהלות, כמה ממתינים יש באולפן, אלא לקבל את כל הנתנוים מלמעלה, בצורה מרוכזת, כפי שאתה שומע וגם אנחנו, הנתונים הם 5,000, כבר לא יודעת כמה חודשים. בזמן הזה, יש עולים שמקבלים שוברים, האם זה משנה משהו במספרים האלה? בכמה זה משנה? אני לא מצליחה את הנתון הזה להשיג, למרות זאת, אנחנו כאמירה עקרונית, אומרים כל הזמן, אחננו נהייה חלק מהפתרון,

באופן הזה, היא כמובן מאוד מאוד מוגבלת, בסוף עם כל אהבתי והערכתי הרבה מאוד, למורות ולמפעל הזה, הכוח שלי זה העולים. אני לא מצליחה כרגע להבין, איך לשרת את הלקוח שלי בתוך הסכסוך הזה. תודה. אני ארצה אגב, בכוכבית, אדוני, אם אפשר, בהמשך הוועדה, להתייחס גם לנושא שעלה כאן לפני יומיים, של התמיכה ברשויות, בהקשר של עולי אתיופיה. אני רק אציין, שמכיוון וגם בדיון הזה,

אנחנו ביקשנו דיון לפי תקנון הכנסת, עם שר העלייה והקליטה, שר האוצר ושר החינוך, ששלושתם מסרבים להגיע. לא טרחו אפילו להשיב. אז אני מבקש להוציא היום מכתב ליושב ראש הכנסת, על שלושת השרים שלא מתאמים ושר הקליטה אמור להגיע לכאן, ב-15 לחודש. לא, שר הקליטה עוד לא נותן מועד. אז טרם קיבלנו מועדים, לפי תקנון הכנסת ואני מבקש גם להוציא מכתב,

גם ליושב ראש וועדת הכנסת, הוא אמון על האכיפה של זה. אוקי,

שלום לכולם, נערכה פגישה עם עורכת הדין רבקה ברנר, היא לא נמצאת היא נמצאת בתפקיד בחו"ל ולכן אני ממלאת את מקומה כאן. נערכה פגישה, או שתיים, אצל עורכת הדין רבקה ברנר, בין הצדדים, בניסיון לתווך ולנסות להגיע להסכמה. משרד הקליטה הביע נכונות להעביר, או להשלים, או למצוא תקציב, להיות חלק מהפתרון, אבל ביקשו, או התנו את זה בקבלת נתונים מסוימים ממשרד החינוך ועד היום, הנתונים האלה לא התקבלו, לפי מיטב ידיעתי. כמובן שאנחנו ערוכים ונכונים לשבת ולנהל עוד ישיבות תיווך, על מנת להגיע להסכמה בין הצדדים, אבל הצדדים צריכים להביע נכונות - - - לא נעים לי מעובדי המשרדים שנשלחים לפה פעם אחר פעם לוועדה, אבל משרדי הממשלה מביישים את האירוע הזה, פשוט ככה, כל הסיפורים שמספרים פה, פשוט לא מעניינים יותר, זה אותם סיפורים, אותם דיבורים, אני שמח שמשרד העבודה הצטרף, אבל אני שומע בדיוק את אותה מנגינה ואת אותם המילים, השיר הזה שרים אותו כבר ארבעה חודשים פה ואנחנו לא נהנים מהשירה, אנחנו לא נהנים מהשירה, משירה כן, זה שהיא מגיעה לפה ונוכחת. סוזי עטר. טוב, אז תודה, אני רוצה להגיד שלפני ממש רגע ציינו את טכסי יום השואה ויום הזיכרון באולפנים, התרגשנו יותר לראות את העולים נחשפים בפעם הראשונה לאירועים האלה, מאשר האירועים עצמם, הם ממש התרגשו וניכר היה שהם מתחברים. ברקע היה לנגד עיננו המאבק, חלק מהמורים שהגישו מכתבים הם אחרי פסח התפטרו, יש כמה מורים שפשוט עזבו, זו תופעה חדשה, לא ידענו אותה, הם עזבו באמצע קורסים והעולים פוזרו. שמעתי באמת, על זה ודי נחרדנו, כי אנחנו תמיד בדיסוננס כזה,

מה יותר חשוב. אתמול נכנסו לתוקף השיבושים שיזמה הסתדרות המורים, במסגרת סכסוך העבודה ואנחנו שמחנו מאוד, אנחנו שמחים מאוד על השיתוף פעולה עם הסתדרות המורים, אנחנו מרגישים באמת שיש לנו גב. האולפנים היו כמרקחה, השיבושים גרמו לתסכול עצום בקרב העולים שהבינו שמבחני הסיום שלהם מבוטלים, הם אינם יכולים לקבל תעודות, או כל אישור אחר, כמו למשל, אישור בגין החזר נסיעות, אישור תשלום למעון עבור הילד ובחרתי ככה, בוועדה הזאת, לצטט תלמידה שלי, אתמול בכיתה כשסיפרתי להם את זה, אז היא ציירת, היא גרפיקאית במקצועה, בחורה צעירה מוכשרת, היא רק ברמה ב' והיא אמרה, כתגובה, אין מבחן, אין תעודה,

יש בעיות בישראל, בעיות גדולות, אז מה לעשות? והסתכלה על כולם וענתה, לחזור לרוסיה וכולם צחקו, גיחכו והיא אמרה את זה בהרבה רגש, אני ככה התכווצתי, היא רוצה להשתלב בעולם התעסוקה, היא צריכה את המבחן ואת התעודה כדי ללכת לקורס מקצועי והיא רוצה לעבוד ולשלם מיסים, לחיות בכבוד. אז ככה, אני אומרת, יש לה עוד מעט מבחן, הם מתכוננים אליו כבר שבועות, עכשיו השיבושים מוקפאים, אז אנחנו ממשיכים כרגיל, אבל אם המבחן יבוטל אז הם לא יוכלו להמשיך לתחנה הבאה, בשרשרת הקליטה, שקשורה לרכישת השפה, הם תקועים בלופ כזה וזה לא רק היא, אולפני גיור ועכשיו, אתמול הודיעו על ביטול של המבחינים של הגיור בבתי הדין שזה ממש צרה צרורה ומנהלות התחילו לחשוב על ביטול הקורסים של הרופאים, יש כמה קורסים של רופאים עכשיו, אז השיבושים עכשיו מוקפאים, לטובת באמת, דיבור ואנחנו מקווים שהם לא יחזרו לשולחן, בשום אופן. העולם היו אתמול בכאוס, בתעצומות נפש שלא ניתן לתאר. שלום, אני דורית, אני מנהלת אולפן בחיפה. אני רק רוצה להוסיף לדברים של סוזי, שהמדינה בתקציב מאוד קטן, של כמה עשרות מיליונים, יכולה לפתור את הבעיה המהותית הזאת, בתקציב מאוד קטן, לקבל החזר מאוד גדול מהעולים, במקום להפסיד, כמו שאתה ציינת, יושב ראש הוועדה, כמה פעמים, המדינה מפסידה פעמיים, כשאנחנו לא מאפשרים לעולים את הקליטה, גם משלמים להם סל קליטה וגם הם בורחים מכאן ולא משתלבים בשוק התעסוקה. אז בבקשה, לפתור את הבעיה.

תראו, את הדינה זה לא מעניין, צר לי לומר לכם, את ממשלת ישראל, הנושא הזה פשוט לא מעניין, היא לא עוסקת בו, היא לא מתאמצת לגביו,

אני מתבייש במדינת ישראל שהחליטה לחסל את המפעל הזה, אמרתי את זה לפני החג, שום דבר לא השתנה מאז ואני חייב לומר לנציג של הסתדרות המורים, ההתנהלות של הסתדרות המורים פה, בעיניי היא שערורייה שאין כדוגמתה, הסתדרות המורים הזניחה פה את הקבוצה החלשה בתוך הסתדרות המורים וחוטאת לתפקידה כארגון עובדים, כי המשמעות של ארגון עובדים זה שאתה מייצר לחץ, באמצעות כלל היכולת שלך, גם כזה נוגע לגבי קבוצה קטנה, להגיד אנחנו עושים עיצומים באולפנים, שגם זה כאילו כבר, קבעו פגישה עם המנכ"ל ומיד העסק נעלם, זה לעג לרש, זה ברור לחלוטין שזה לא מזיז ולא מדגדג לאף אחד בממשלה הזאת, דברים חמורים יותר לא מדגדגים להם, אז בוודאי שזה לא מדגדג להם, בעיקר שהממשלה, כל מה שהיא עושה זה לנסות לפגוע בעלייה בארבעה חודשים האחרונים. הסתדרות המורים, כארגון עובדים, בעיניי, נכשל כשלון חרוץ, בייצוג של המאבק הזה, אני אומר את זה לכם, כי אין הצדקה לארגון עובדים שלא עושה דבר, פשוט אין הצדקה, ארבעה חודשים העסק הזה מתנהל, מורות עוזבות, האולפנים קורסים, מבחינת הסתדרות המורים זה, בסדר, קורה, אז חד-משמעית, אני אומר לכם את זה, עמדתי, עמדת הוועדה, במובנים האלה, הסתדרות המורים כשלה בייצוג העובדים שלה. אם אני רק יכול להגיב? בבקשה, בוודאי. ההקפאה של העיצומים נעשתה מתוך רצון להראות רצון טוב, גם מתוך דאגה לעולים וגם - - - אתם כבר ארבעה חודשים מראים רצון טוב. אנחנו נמשיך להילחם, אנחנו לא נוותר, אנחנו דורשים הסכם שכר ראוי למורי האולפנים ואנחנו היום צריכה להתקיים פגישה בין המזכ"לית, יפה בן דויד, לבין הממונה על השכר ואנחנו מקווים שתצא בשורה, אבל שם זה עומד בינתיים ואנחנו נמשיך לדרוש, עד שמורי האולפנים יקבלו הסכם שכר ראוי ומתגמל. תודה רבה. זה מעניין שכשאתם דורשים על תחומים אחרים, אתם יודעים לדרוש יותר חזק, העובדה היא שכארגון עובדים, לא הצלחתם להניע את העסק הזה, אני אומר את זה, אני לא הצלחתי כוועדה בכנסת, להניע את העסק הזה, כי פשוט את הממשלה זה לא מעניין, מבחינתם לא אכפת להם, מה קורה פה, לא אכפת להם, איזו ביקורת ציבורית הם מקבלים, אבל לארגון עובדים יש כוח ויכולת, לשלב גופים נוספים, בתוך המאבק הזה, כי המאבק הזה, נוגע לכלל הציבור, אבל כדי להעיר אותו וכדי שכלל הציבור יבין עד כמה זה נוגע לו, זה נוגע לו, זה נוגע לרופאים ולמהנדסים ולאחיות ולאחים ולמורות ולמורים ולכל המשק, אבל אתם נהגתם פה בכפפות של משי, יש לי תחושה שאם זה היה קבוצה אחרת בתוך הארגון, כנראה שלא הייתם נוהגים בכזאת עדינות ובכזאת סבלנות. אני שב וקורא לכם, בדיוק כמו שקראתי לכם, לפני שלושה חודשים, תסירו כבר את הכפפות. במידה וההדברות לא תצליח, הכפפות יוסרו. הדברות כבר, אני לא יודע, אם שמתם לב, היא כבר לא מצליחה, בוודאי מאז שקמה הוועדה. רונן פוקסמן. כבוד היושב ראש, אם אני אוכל רק להגיד, אנחנו בפעם הראשונה חשים שיפה בן דויד היא נכנסת ממש לעניינים, אנחנו סומכים ואנחנו סמוכים ובטוחים שכעת, שהיא בתוך העניינים אז היא תעשה את השינוי, ללא ספק,

מה יכול לפגוע וכמה והיא לא תהסס, לדעתי, לפי ההתרשמות שלי, להשתמש בכלים, כל הכלים הנתונים בידה ואנחנו שולחים מכאן,

רוצים לחזק את ידיה. תודה. רונן פוקסמן, "נפש בנפש". כן, שלום, תודה רבה. אני רק רוצה להגיד, אני מצטרף לדברים שאמרת ואני גם בתור אזרח ובתור נציג מגזר שלישי, התחושה היא מבוכה ואני יכול להגיד שנפגשתי גם אתמול עם יאיר, מלובי המיליון ואנחנו בקשר עם המון ארגוני עולים. התחושה היא באמת, שלא ברור מה קורה ואני רק מעדכן, שאנחנו כנפש בנפש, החלטנו שאי אפשר יותר להמתין, פתחנו אולפן פרטי, מקוון, שזמין, גם טרום עלייה וגם פוסט עלייה, לצערנו, אנחנו עושים אותו מסובסד, אבל העולים יצטרכו לממן את האולפנים האלה מכיסם ובהמשך הזה, גם אנחנו מפתחים עכשיו אולפן, לבעלי מקצועות בריאות, כי אנחנו מבינים, שגם אם יהיו אולפנים רגילים, עד שהאנשים האלה יוכלו לעבור הכשרת עברית מקצועית, זה זמן שכולנו נפסיד, גם אני בתור אזרח שמחכה לתור ובוודאי, הרופא שרוצה להשתכר ולהרוויח ולהביא לחם הביתה.

התחושה היא מבוכה, אפילו קצת בושה, כמו שאמרת, אבל החלטנו להרים את הכפפה, מקווים שלפחות, בגזרתנו נוכל לעזור, גם לעולים וגם,

להירתם למאמץ הלאומי, חסרים לנו רופאים, הרופאים האלה צריכים לדבר עברית כדי שהם יוכלו ללכת לעבוד, בעיקר בפריפריה, אבל בכל מקום, לא נראה לי שצריך להכביר על זה במילים. תודה רבה, אלכס ללוש, מנכ"ל אולפן שלי. שלום לכולם. כן, רציתי גם להביע התקדמות שלנו בתחום וגיוס של אולפנים הפרטיים כדי לפתור את הבעיה, לפני זמן קצר, פתחנו סניף חדש בחולון שמיועד לאולפני השוברים, מניח שלא היה עד עכשיו מענה באולפני השוברים, פתחנו גם סניף חדש בירושלים. אנחנו מתכוונים לפתוח סניפים, גם בנהריה ובקריות. כל הדבר הזה, גם כרוך בהרבה השקעה, הרבה חשיבה קדימה ואנחנו כן רוצים לקבל, גם ממשרד הקליטה, שנהיה שותפים למחשבות על המשך הפרויקט וגם בעניין של שכר המורים, אני מאוד מקווה שהעניין ייפתר באולפנים של משרד החינוך. צריך גם לקחת בחשבון שכל הסכם כזה, יש לזה השלכות על המגזר הפרטי וכמובן, שזה יעלה, גם את השכר של המורים במגזר הפרטי, כי הם באים ומבקשים העלאות שכר וכמובן שזה משפיע על התקציב שלנו.

יאיר סמוליאנוב. טוב, אני לצערי, מצטרף לדברים של חברי כאן. אני רוצה להתחיל ולהגיד שלפני יומיים, שר החינוך היה בוועדת כספים והוא אמר ואני מצטט, זה אירוע רע מאוד, אפשר לסיים אותו מהר וצריך לעשות הכול כדי לסיים אותו כמה שיותר מהר ואני מוכרח להודות שישבתי שם ששר החינוך דיבר ולא הבנתי, מי אמור לסיים את הסיפור הזה ששר החינוך מדבר עליו בגוף שלישי, כאילו זו לא משימה ואחריות של משרד החינוך. אני חייב להגיד שאנחנו מדברים פה הרבה, זאת אומרת, כאנשים שבאים לכאן והרבה עושים את זה למחייתם ועובדים, אני כמי שנמצא המון ושומע מהעולים, אני חייב להגיד שאם היה איזשהו, איך נקרא לזה, סקר שביעות רצון מהעולים החדשים, בטח מהחודשים האחרונים, לא נעים לי להגיד, מה התוצאות יהיו, האמירות מאוד קשות,

זה זעם, זה תחושה של הפקרות מוחלטת והעולים לא יודעים אם מי שאחראי על זה, זה משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הקליטה, משרד העבודה, הם מרגישים פשוט שהמדינה זנחה אותם לחלוטין ורק צריך להגיד,

אם אנחנו מחברים את זה לדיון של אתמול, זה שעולה שמגיע מרוסיה, לצורך העניין, יחכה בערך

שמונה חודשים, עד שהוא יצליח בכלל להוכיח את זכאותו בארץ ואחרי זה, הוא יחכה עוד חצי שנה,

שנה שלמה מרגע שבנאדם מגיע לארץ ורוצה להתחיל לעבוד כאן, רק אחרי שנה - - - יאיר, אתה לא הבנת את השיטה, הפוך, בגלל שהממשלה תגרום לו לחכות חצי שנה לזכאות, אז ירד בהדרגה התור לאולפנים, פתרון,

אתה מקטין את כמות העולים, אז יהיה לך פחות תור, זה הכיוון. אני לגמרי הבנתי את זה, חבר הכנסת אלקין, אני מסכים איתך, קשה לי לקבל את זה וגם אני אומר,

ששר הקליטה, או ששר החינוך ושר האוצר, יגידו את זה בעצמם. נקודה אחרונה שאני רוצה רק להגיד, בסוף, בטח עם העיצומים שיש עכשיו וזה שעולים שמגיעים ומה שרונן אמר, על הסיפור של הרופאים וכדומה, בסוף, אותי כמי שמייצג המון המון מהעולים כאן, פחות אכפת עכשיו שההסתדרות המורים, לא עושה את עבודתה ושמשרד החינוך,

כי יש פה בסוף גורם אחראי של משרד העלייה והקליטה, שהסיפור הזה ספציפית של לימודי המורים, פחות באחריותו, אבל אני קורא ומבקש ממשרד הקליטה, אם זה המצב, אם זו ההפקרות, לקחת את סוגיית הוואוצ'רים, להעצים אותה, לתת לה יותר שעות, לתת לה יותר סמכויות, לתת אפשרויות שבהם אנשים שלומדים וואצ'רים, כן יוכלו לקבל אולפני רופאים, כי אם זה המצב, בסוף אני אומר, כולנו מדברים כאן וכולנו עצובים, מי שנפגע בסוף זה העולים וזה לא נגמר.

מישהו פה עוד רוצה להתייחס? פאבל בבקשה, גם ראש עריית אריאל. שלום לכולם, כבוד היושב ראש, חברי כנסת, מכובדי כולם. באתי לפה, אני איש עבודה, איש עשייה, איש פרגמטי מאוד, אני בעיריית אריאל, בתפקיד סגן ראש עיר, גם מנהל עסק פרטי, מגיל 19, יושב ומתבייש לשמוע, באתי לפה להסביר, מה אני מרגיש בשטח, כמה אנחנו מפקירים את האנשים,

זה פחות משנה, זה אנשים שהגיעו לארץ, האמינו ולא משנה, בשביל מה הם באו,

או בגלל המלחמה, הם באו לארץ שלנו והם חשבו שהם בבית, הם נשארים לבד. אני כל יום מקבל אנשים, גברים ונשים שהם בוכים לי במשרד, גברים ונשים, אחרי מה שהם עברו שם והם אומרים, אם היינו חושבים שפה אנחנו נקבל את היחס הזה, היינו נוסעים לגרמניה, שמה אנחנו מקבלים יחס הרבה יותר טוב, כואב לי הלב, אז מה אני אסביר עכשיו שזה השלכה של אולפן, זה על התעסוקה ועל הכלכלה של ישראל, זה נכון, כיוון שבנאדם לא הולך לעבוד, הולך לעבוד לא במקצוע שלו, הוא מתדרדר גם ביחסים בבית, משפחות מתפרקות, הכול בגלל האולפן, כי אין לו שפה. בנאדם בא עם השכלה ורוצה להתקדם בהשכלה, אבל בלי שפה הוא לא יכול להתקדם, אז הוא הולך לעבודה פשוטה והכול מתרסק, גם משכורת נמוכה, גם בבית אין יחסים נכונים, הכול מתפרק, ילדים זה פשוט אנשים שיושבים למעלה, אמרו בלי שמות,

שילכו לישון בבית ויתביישו, כי זה תלוי בהם, בעיה שאפשר לפתור תוך דיון אחד ולהוציא כספים ולתת פתרונות, זה פשוט סדר עדיפות לא נכונה, אני מדבר בעדינות ואני ארשה לעצמי להגיד, שמישהו פה קיבל החלטה, פשוט לסגור את העלייה לארץ, הכול טוב ואני כי באתי מברית המועצות לשעבר, חושב שזה משהו מכוון בכלל, כאילו רק מאוקראינה ורוסיה מגיעים עולים, זה פשוט לא יאומן,

יסתכלו במראה ויתביישו, כי רק בגללם, הורסים חיים של אנשים, זה פשוט הזוי ואני שומע חבר'ה שמנסים, אתם יודעים מה, הם כנראה רוצים שאנחנו כן כעירייה, כי אני לא אשאיר אף אחד לבד, הם באו לעיר שלי ואני אלחם עליהם, כן נותנים פתרונות, אולפנים פרטיים, וואוצ'רים שיש איזשהו דרך איכשהו להתקדם בנושא ואנחנו כן נלחם על זה, אבל אם זה ככה בכנסת, חברים, לאן אנחנו מגיעים? קודם כל, לא נוותר, זה נקודה וכל עיר תלחם ושאיר את האנשים בארץ ואנחנו לא ניתן להם ללכת, זה דבר אחד.

המצב הביטחוני, אתם חושבים שזה גם לא משפיע?

אני רוצה לברך את כוחות הביטחון, הרסו היום שני בתים אצלנו על יד אריאל, המחבל שרצח בדם קר, שלושה אזרחים חפים מפשע לגמרי, שנסעו לעבודה, אזור תעשיה אריאל מערב, עכשיו זה גם משפיע. אין לי שפה, אין לי כסף, אני מפחד להיות פה, אנשים מתחילים לחשוב לעזוב את המדינה.

אנחנו פה כולם לטובה, אז אני חושב שכל אחד שאומר שיש זמן ואנחנו נוריד כפפות,

תורידו כפפות אתמול ואנחנו כולם נתגייס, אנחנו במלחמת הישרדות, זה חשוב מאוד. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לכל מי שבא לפה וזה כנראה אכפת לכם ויש איזושהי תקווה, אבל נציגים מהכנסת, מקואליציה ואופוזיציה, תפסיקו לריב, לפחות על עניין קיום המדינה והעולים החדשים. תודה רבה לכולם.

קואליציה לא נמצאת פה,

זה פשוט לא מעניין אותם, סליחה על ה- זה אגב, זה דיון שלישי השבוע, היה דיון על דיור ביום שני, היה דיון על עצירה של המסלול מהיר של עלייה אתמול, יש את הדיון הזה על האולפנים, אף נציג קואליציה לא ראיתי פה, לא זוכר כזה דבר, לא זוכר כזה מצב בוועדת העלייה והקליטה.

רק כשהיה את השר אז הגיעו. אה כשהיה שר, בסדר. בדיונים השוטפים, תמיד הנושא של עלייה וקליטה - - - הוא היה חוצה קואליציה אופוזיציה. לא משנה,

כולם היו מבינים את החשיבות של זה, היום יש לנו קואליציה שמבחינה, עלייה והקליטה זה נושא שצריך לסגור, לא להרחיב. רק לפני שאני אתן לך, חבר הכנסת אלקין. משרד הקליטה, אנחנו גם דיברנו על נושא האולפנים הפרטיים והוואוצ'רים, דיברתם על תוכניות אסטרטגיות שיש לכם ופתיחה והרחבה וכו' וכו' וכו',

אלה פתרונות שגם הם נמצאים מתחת לפנס וצריך להרחיב אותם. נכון.

רק לענות לך על מקודם, עד היום עלו מתחילת 2023: 22,340 עולים. שנוספו לתור משרד האוצר, זה אומר שלפי, סטטיסטית, אנחנו צריכים להגיע לסדר גודל של 66,000 עולים, השנה. נכון, זה מביא אותנו למספרים דומים לשנה שעברה. רק, אני אציין רק עוד דבר, דיברו פה על מקורות תקציביים ושתבינו,

משרד האוצר מכירים את זה, בסוף, אלה סדרי עדיפויות שקובעת הממשלה, שר האוצר כאחד הצעדים הראשונים שלו כשר אוצר, חתם על ביטול המיסוי על השתייה הממותקת, זה עלה למדינת ישראל, 800 מיליון שקל הפסידו בהכנסות המדינה, מצאו לזה מקור תקציבי והפסידו 800 מיליון שקל, מחירי המשקאות הממותקים לא ירדו, אתמול,

קולה גם בישרו שהם הולכים לעלות את המחירים,

גם הציבור לא נהנה מזה וגם המדינה הפסידה את אותם 800 מיליון שקל, מההערכות התקציביות שדיברו כאן, הפתרון הוא כ-40 מיליון שקל בשנה,

סך הכול, חמישה אחוז מתוך הוויתור שבכזאת קלות וויתרתם, אפשר היה לעשות טוב פעמיים, גם להמשיך ולמנוע מילדים לשתות משקאות ממותקים ולצמצם את השתייה הממותקת וגם לפתור את בעיית האולפנים ועוד הרבה מאוד בעיות אחרות, היו נשארים לכם עוד 760 מיליון שקל לכל הפתרונות האחרים, אולי ביניהם, גם מניעה של עליית מחירי החלב ומוצרי החלב, אבל זה רק אני אומר את זה לפרוטוקול, כדי שתבינו שזה בסוף סדרי עדיפויות שממשלה קובעת, זה מה שעושים שרים, שרים קובעים מה סדר העדיפויות שלהם. אז מבחינת שר האוצר, בראש סדר העדיפויות זה להוריד את המיסוי על שתייה ממותקת ובתחתית, סדר העדיפויות זה לימודי עברית לעולים חדשים, זה עלייה וקליטה, זה מחירי חלב, זה יוקר מחייה. חבר הכנסת אלקין. מעוז נציג משרד החינוך, הייתה לו בעיה אישית. אז אולי נקשיב לו ואז אדבר. אז אני אמשיך, אז שוב, כמו שהתחלת לומר, המקורות התקציביים אין לנו כאלה חדשים כרגע ולכן כשאנחנו אומרים שאנחנו מוכנים להיות חלק מהפתרון של מורות האולפן, אז לדבר הזה, מן הסתם, יהיה השלכות על היכולת שלנו לעשות דברים נוספים ואני אגיד עוד דבר, שאני מנסה ככה להגיד כל הזמן כשמדברים על שכר המורות, אבל במשרדים האחרים זה מוחזק על ידי ידיים שונות, אצלנו זה באותם ידיים, בד בבד, עם שכר המורות יש את סיפור התשתיות, סיפור התשתיות של האולפנים הוא גם לפתחנו, אנחנו נצטרך גם עבורו, תוספות משמעותית של כספים בשנה הקרובה ואנחנו נצטרך - - - מה עם אפשריות לימוד בזום ואז אפשר לעשות קורסים יותר גדולים? אז שוב, בהיבטי האולפנים של משרד החינוך, הדבר הזה הוא לא בשליטתנו, אז אני רק אומרת לפני שאני נכנסת לדברים האחרים, שככול שאנחנו רוצים לפתור את הבעיה, הבעיה היא לא רק שכר המורות, הבעיה היא גם התשתיות וגם הדבר הזה, מצריך פתרון שאנחנו נצטרך למצוא עבורו מקורות תקציבים, גם אנחנו ואני רוצה להאמין שגם משרד החינוך יבין שגם הוא חלק מהסיפור הזה. בהיבטים הנוספים, אז כפי שאתם יודעים, תקציב השוברים הורחב ובהתאם לכך, כבר יש לנו מעל 5,000 שנרשמו והתחילו ללמוד בשנה האחרונה, במסלול הזה וכפי שאמר גם מנכ"ל "אולפן שלי", גם באמת, האולפנים הפרטיים נערכים ובהתאם לזה הם מייצרים עוד פתרונות ובאמת, ברשויות המקומיות השונות, אנחנו רואים ושומעים את זה עוד ועוד, יוצרים קשר עם האולפנים הפרטיים ומייצרים יחד איתם פתרונות נוספים. אבל אנחנו שאלנו אותכם כשעלה הנושא הזה, שאלה שנאלצו להשתמש בוואוצ'ר שלהם לאולפן פרטי, בשביל האולפן הבסיסי, לאור המצב שהמדינה יצרה, ביקשנו שבאופן חריג, תאשרו להם פעמיים. פעמיים, הסיפור הזה, כרגע אנחנו עוד לא מתעסקים בו, בכנות אני אגיד, אני חושבת שמקצועית, לא נכון כרגע שנתעסק בו, כי כרגע חשוב יותר שנצליח לשמור את הכסף לייצר לכולם את הפתרון לאולפן הראשון שלהם,

נרחיב גם לאולפן שני כשובר. הוואוצ'ר לא נולד בשביל זה.

וואוצ'ר לא נולד בשביל זה, אבל בתוך המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו וגם אם נמצא פתרון ואני חושבת שבסוף, הכמות ממתינים שיש כרגע היא ממלא לא מה שיהיה כאן עוד שלוש שנים,

לא צריך להגדיל את אולפני משרד החינוך, לגודל שיש עכשיו ולכן השוברים, כן נותנים כאן איזשהו מענה נוסף. לא הבנתי, לא הבנתי למה עולה שעלה לפה, במהלך שנה האחרונה והמדינה דפקה אותו, כי היא לא נערכה כמו שצריך ולא פתרה את בעיית האולפנים, למה הוא צריך להיפגע, מבחינת הזכויות שלו ובמקום לקבל אולפן בסיסי, כמו שהוא היה צריך לקבל, דרך אולפנים של משרד החינוך - - - הזכאות היא גם הפוכה, כלומר יכול העולה להתחיל מהאולפן הרגיל ובהמשך, הוא זכאי בעצם,

לאולפן מתקדם במשרד החינוך, מותר לעשות את הזכאות הזאת, גם באופן הפוך. כרגע אנחנו עוד לא מכפילים במירכאות את הזכאות, אנחנו מתמקדים יותר ביכולת למצוא - - - אבל כמה יש אולפנים מתקדמים של משרד החינוך, כבר בסיטואציה הזאת? אנחנו כרגע מתמקדים בלמצוא פתרונות נוספים ולהרחיב את הפתרונות. אני חושב שזה לא נכון, כי פה למעשה, לוקחים כלי שנועד לקדם, משתמשים בו בשביל הרובד הבסיסי, לא בגלל שאתם קובעים שמשתמשים, זה פשוט המציאות קובעת, כי אין ברירה ואז אומרים,

אז אנחנו, אם אני רק אוכל לספר לכם, יצאנו לפני כשלושה שבועות, ב-RFI לפתרונות מתקדמים, ללמוד עברית מדוברת, כלומר אנחנו רוצים למצוא כלים דיגיטליים, אני מניחה, מתקדמים שיאפשרו בפריסה גדולה מאוד, לאפשר לעולים, ללא תשלום נוסף, יש לה עד ה-18 לקבל פתרונות, אנחנו כבר מקבלים. יש לכם גם דברים ששלחו אלינו, כי שולחים לנו כל הזמן פניות כאלה. אני לא בטוחה שלוועדת המכרזים אפשר שהכנסת היא זו שתגיש, אבל לקבל מידע.

אז המידע יהיה מכם, לא מהחברות ששלחו לכם, או שאתם יכולים להפנות אליהם את הפנייה,

אנחנו נקרא כל דבר שנקבל, כי המטרה שלנו היא בסוף, להבין ולראות מה יש בשוק וכיצד ניתן לממש עוד פתרונות. אבל בזמנו היה צוות של משרד החינוך, הסוכנות ומשרד הקליטה שהיה צריך לטפל בכל הסוגיות של הלימוד מרחוק והושקעו תקציבים לזה וכו', למה אתם לא משתמשים בזה? למה צריך להתחיל הכול מחדש? אז אחד הדברים שאנחנו בוחנים כרגע זה את היכולת לייצר מאגרונצ'יק, אני קוראת לו בינתיים, לייצר מאגר של מוסדות לימוד שיכולים לפעול בוואוצ'רים נמוכים בהרבה, כלומר שהלימודים בהם הם היברידים והם מתאפשרים. מה לגבי מה שביקשתי על הסוכנות היהודית? הלשכה המשפטית שלנו אומרת שלא ניתן להתקשר עם הסוכנות היהודית, בפטור ממכרז, בנושא לימוד עברית בארץ ישראל, ההגדרות השונות, מתייחסות ליכולת של הסוכנות היהודית ללמד בחו"ל ולא ביכולת הסוכנות ללמד בארץ ישראל. אני לא ביקשתי פטור על הפטור של המוסדות הלאומיים, אני ביקשתי בסך הכול, לעשות מיזם משותף, זה עוד סעיף בפטור,

הוא לא קשור לסוכנות היהודית,

אגב, תפתחו את זה, יכול להיות שיש עוד אולפנים שיסכימו לשים 700 אלף שקל.

במיזם משותף צריך שהם יהיו היחידים שעושים את זה,

אנחנו דיברנו על זה כבר לפני חודש וחצי. אני אומרת,

אם הם לא יהיו היחידים אז יהיו עוד, תחלקו את זה, אם יש עוד מישהו שמוכן להשקיע כאלו סכומים,

נכון ולכן, הכיוון בהקשר הזה הוא לייצר מעין מאגר,

השאלה, אם אתם עובדים על מיזם משותף כזה? אנחנו לא עובדים על מיזם משותף כזה, אנחנו עובדים על מאגר. זה בדיוק הסיפור,

אומר אני מוכן לשים קרוב למיליון שקל - - - אבל מיזם משותף, אתה לא יכול לעשות עם כמה גופים במקביל על אותו הנושא. כשאתה הולך להליך של מיזם משותף, כסעיף פטור, אתה מפרסם, אם יבוא עוד גוף ויגיד שהוא רוצה, אני לא רואה את הגופים עומדים בתור לשים מיליון שקל כדי לעשות את זה, הלוואי שיהיו,

הלוואי שיהיו,

להתחיל את התהליך, אתם לא התחלתם את התהליך,

אני מכיר את העמדות האלה, לדעתי,

יש פטור למוסדות הלאומיים,

גם לימודי עברית, זאת שאלה משפטית, לא אתווכח עליה. נניח שזאת העמדה, בסדר, בדיוק בשביל זה קמה הסוכנות היהודית, בדיוק בשביל הפרויקטים האלה ובדיוק בשביל זה ניתן הפטור, אין, אז הולכים לנתיב של מיזם משותף, אבל צריך למצוא פתרון. אז הנתיב שאנחנו חושבים עליו הוא נתיב של מאגר שיאפשר לעולים, להשתמש במענים מהסוג הזה ויש כמה מענים מהסוג הזה, בסכומים נמוכים יותר, זה כרגע הנתיב שאנחנו חושבים עליו. אני אגיד עוד דבר שאנחנו עושים בשבוע הבא - - - אתם כל הזמן מדברים שאין לכם מקורות תקציביים,

אני מוכן לשים קרוב למיליון שקל ואתם אומרים,

אנחנו כבר מברכים את זה ועודדנו את הסוכנות לעשות את זה בארץ, גם בלעדינו ולבחון אותם במבחנים שלנו. הם היום מאוד מאוד צריכים אותכם בשביל זה. לא, ברגע שהם נבחנים במבחנים שלנו, היכולת שלהם אחרי זה, להגיד שהם ילמדו בארץ. אמרתי את זה אז ואני אומר את זה עכשיו, אתם מתנהגים באירוע הזה כאילו אנחנו באירוע רגיל, אנחנו לא באירוע רגיל, אירוע חירום, יש פה אירוע חירום ארבעה חודשים, בארבעה חודשים, מינואר ועד עכשיו, אני שם עכשיו בצד את הנושא של מורות האולפנים, מינואר ועד עכשיו, לא התחדש שום דבר בפתרונות. אבל אתה לא מבין למה זה ככה? אני מבין למה זה ככה, כי הם לא רוצים. כי את המאגר שעד שיבנו אותו,

הוא לא דורש להוציא כסף, ללכת למיזם משותף זה דורש לשים את הכסף. אני חושב שמשרד הקליטה מתקציבו ואתה מכיר את תקציבו, לא פחות טוב ממני, לשים 40 מיליון שקל כדי לפתור את בעיית האולפנים,

אבל לשים 700 אלף שקל, 800 אלף שקל, מיליון שקל, אין משרד ממשלתי, כולל משרד הקליטה, שכשהוא רוצה מיליון שקל הוא לא מוצא בתוך התקציב. זה בהנחה שהוא חושב שזה חשוב. אני כן רוצה להגיד שוב שכפי שכולם פה יודעים, אין עולה שהיום מבקש ללמוד במסלול השוברים ולא יכול ללמוד, אני כן חושבת שהעולים שממתינים - - - הוא צריך לשלם 7,500 שקל מכיסו. אני כן חושבת שיש מגוון סיבות ואחד הדברים שאנחנו עושים - - - יש לעולה 7,500 שקל, יכול ללמוד? אני לא מתערבת באופנים שבהם האולפנים מנהלים את זה.

אין עולה שישלם 7,500 שקל ולא יכול ללמוד. ויקבל אותו חזרה, כמובן.

לא אחרי שנה, יקבל אותו חזרה מהרגע שהוא התחיל ללמוד, בכמה פעימות. אני כן רוצה להגיד שאנחנו שבוע הבא, מקיימים קבוצות מיקוד עם ממתינים לאולפני משרד החינוך. בכמה פעימות? שלוש. מתי הפעימה הראשונה? הפעימה הראשונה ברגע שהוא נרשם לאולפן. ברגע שהוא נרשם לאולפן, הוא מקבל חזרה 2,500. והפעימה השנייה? במחצית האולפן. כעבור כמה זמן זה? סדר גודל של- זה יכול להיות בין חודש לחודש וחצי הוא מקבל. זאת אומרת, אם אני נמצא פה בערך ארבעה חודשים, הסתיים לי סל קליטה, אין מענק הסתגלות, אני צריך לשלם, לתת אשראי למשרד הקליטה, העולה ייתן אשראי של 7,500. אני חושבת שאין מוסד שמבקש את כל ה-7,500 שקל מההתחלה מהעולים, הם יודעים את פריסת התשלומים. אנחנו אמנם לא מתערבים בזה, אבל אנחנו כן יודעים שרוב מוסדות הלימוד, מבקשים את התשלום הראשון מהעולה, אחרי שהוא - - - מה עשיתם כדי לענות על הבקשה שלי, אני ביקשתי להתקשר עם המוסדות ולא עם העולים, עולה יקבל וואוצ'ר שאיתו הוא הולך למוסד, תעשו את ההסדר תשלומים מול המוסד. להתקשר עם המוסדות זה לצאת למכרז זה לא בתוך המאגר כפי שהוא עובד כרגע.

לא עשיתם כלום. לקחנו חברה אסטרטגית.

לא עשינו כלום, לא,

לא עשינו כלום, אני חייבת לומר שאנחנו רואים אחרת כמשרד את הפתרון, אנחנו לא חושבים שנכון, אנחנו לא חושבים שנכון כרגע להתקשר. אני בחינם אתן לכם את הדוח של החברה האסטרטגית, הוא יגיד לכם שיש גידול במספרי העולים והעלייה השנה תהיה בסדר גודל של 66 אלף עולים, יש תור ארוך באולפנים והוא יגיד לכם שצריך להקל על האפשרות של עולים ללימודי עברית, הוא יגיד לכם להרחיב את הזום כדי שיוכלו להיכנס יותר תלמידים לכל שיעור, הוא יגיד לכם את כל הדברים האלה שאתם יודעים אותם, אתם יודעים יותר טוב.

את יודעת על לימודי עברית, יותר טוב מכל החברות האסטרטגיות האלה, יותר טוב מכולם. אתם לא מבינים, שוב ושוב אני אומר, אתם לא מבינים את לוחות הזמנים, אתם נמצאים בלוחות זמנים של חירום ואני נמצא פה בדיון השביעי בנושא, עם אותם תשובות, לאותן השאלות, במשך ארבעה חודשים, לא חידשת לי בכלום. אני רוצה עוד להגיד, אני פשוט חושבת שיש כאן, גם פער במה שאנחנו חושבים וזה גם בסדר, אבל אם אנחנו מחליפים את המאגר במכרז, אנחנו נשארים עם מספר מסוים של אולפנים שאמורים לתת את כלל השירות, הפתרונות היצירתיים שיכולים היום עיריית אריאל להעמיד, יחד עם השוברים, לא יהיו אם אנחנו נצא למכרז. כלומר צריך להבין שיש דברים שהמאגר היום מאפשר לנו, שלא נוכל בהיבטים אחרים. יכולים לייצר מנעד של פתרונות.

זה מה שאנחנו עובדים עליו, זה לא קסם,

זה לוקח זמן, אבל זה מה שאנחנו עובדים עליו. לא הייתה מניעה לצאת למכרז כדי שיאפשר טיוב של איך שעובדים מול האולפנים הפרטיים הכלליים ועדיין להמשיך לאפשר, גם את העבודה של הרשויות המקומיות. אני רוצה לתת למשרד החינוך. אולי רק עוד שאלה. רק אם אני אוכל להשלים עוד שני דברים.

אם תדעי לענות, אבל זו שאלה שמעניין לשאול את משרד הקליטה, בכמה דיונים השתתף שר הקליטה, מאז שהוקמה הממשלה, בנושא הזה? או יזם? בנושא הזה הוא לא השתתף בדיונים, הוא היה בדיון אחד. לא, לא אצלנו, בכלל, כמה דיונים התקיימו במשרד, עם משרד החינוך,

עד כמה זה בכלל מעסיק אותו? אני יכולה לומר שאיתנו בהחלט, נכח בדיונים על זה ושאל אותנו רבות, גם כשהמורות הגיעו אלינו למפגש עם המנכ"ל, באיזה שעת ערב שכולנו עוד היינו במשרד, שמע על זה השר ונכנס כדי לפגוש אותן ולדבר איתן. השר מאוד מעורב בדברים, אני כמובן לא סופרת לו מספר פגישות, אני לא מכירה את הלו"ז שלו.

עם הסתדרות המורים, עם משרד האוצר, עם לשר הקליטה חסר טלפון של שר האוצר, אני מוכן לספק לו, יכול להיות שהם לא מדברים, לא מכירים, אתה יודע. נקבעו פגישות של השרים ביחד, בנושא הזה? אני לא רוצה לדבר בשם לשכת השר, ברשותכם, אני לא מכירה את לו"ז השר, כשאני לא מוזמנת אני לא יודעת, אני יכולה לבקש מלשכת השר לענות. אנחנו מבקשים את הנתון הזה, כמה פגישות התקיימו, בנושא אולפנים, ברשות השר,

לא פגישות עם המורות, כמה דיונים מקצועיים, ברשות השר, בנושא האולפנים וכמה פגישות התקיימו, אם התקיימו, הן משותפות, של שר האוצר ושר הקליטה ושר החינוך, בנושאים האלה. מעוז, בבקשה. מעוז ביגון מאגף לחינוך מבוגרים, אני מתנצל על האיחור, היה לי איזשהו תקר ברכב. אני לא אחזור על דברים שבטח קודמי כבר אמרו, אנחנו - - - אני חושב שלקח יותר זמן, הרבה יותר מהר לפתור את התקר ברכב מאשר תקר במערכת האולפנים, בינתיים זה.

אנחנו עם התקר הזה, יותר מידי זמן. היום יש לנו רק עוד פנצ'רים.

אז אני אגיד באופן כללי שאנחנו, גם במסגרת השוטף, אבל גם בהיערכות להמשך שנת הלימודים הבאה, אנחנו נערכים בכמה אופנים, אנחנו גם התקשרנו עם הילמה, מי שמכיר ומיזם שנקרא 'קפיש', שנותן מענה לזמן ההמתנה, כי אנחנו עכשיו מדברים פה על זמן ההמתנה, מה קורה עם העולים בזמן ההמתנה - - - כמה עולים ממתינים נכון להיום? המספר נכון למה שהיה בדיון הקודם, כ-5,000, לא מספר מדויק,

מתי אני אוכל לקבל מספר מדויק? אני חושב שתוך שלושה שבועות יהיה לנו און ליין כל יום ויום, זה בפיתוח של החברה הטכנולוגית אצלנו, הם הבטיחו לנו תוך שלושה שבועות שהדבר הזה יהיה.

משרד הקליטה טוען שאתם לא מעבירים לו נתונים, זאת אומרת אתם לא מאפשרים למנהלי המרחבים לבדוק מול האולפנים,

לומדים בכל אולפן, אלא רק בצורה ישירה ואתם גם לא מאשרים להם להיכנס לאולפנים, אלא בהתראה של שבוע מראש? לא, אז אני אגיד, לא שמעתי את טענות משרד הקליטה. הנה, חזרתי עליהם. מצוין, מצוין, מנהלי האולפנים עושים את עבודתם ביום ובליל ויש להם מנהלים, מנהלי מחוזות וכו', הקשר הישיר של מנהלי המרחבים במשרד הקליטה הוא מול מנהלי המחוזות שלנו ולא באופן ישיר עם המנהלים. זו הנחייה שאנחנו נתנו, כי ראינו שבערך, מאז ששר הקליטה נכנס אז, בערך פעם בכמה ימים, עוד נתון ועוד דבר וממש מפריע לעבודה השוטפת של האולפנים, ביקשתי שזה ייעשה, או באמצעותי במטה ואני זמין תמיד, או באמצעות מנהלי המחוזות שהם עוד יותר זמינים. לגבי סיורים, כן, סל הסיורים שנעשים באולפנים, מפריע ללימודים הסדירים, ביקשנו שזה יהיה מסודר ומתואם, אני מוכרח לומר שהסוכנות העבירה לנו, שלושה חודשים קדימה, את כל מערך הסיורים שלהם, בערך יומיים אחרי שביקשתי את זה ואנחנו נערכים בהתאם, ניכר שגם משרד הקליטה, אנחנו רוצים לעבוד בשיתוף פעולה, רק שזה פשוט בתיאום, כי מנהלת אולפן שעושה טכס יום הזיכרון ופתאום יש לה סיור שהוא לא מתואם מראש, הכול שם מתברדק וזו רק דוגמא אחת והדוגמאות הן רבות,

ביקשתי את זה כמה וכמה פעמים, גם בתקשורת ישירה עם סיון ועם אחרים. איפה אתם עומדים במשא ומתן, מעוז, משרד החינוך? אני לא נמצא בליבת המשא ומתן, אבל אני - - - מי נמצא? נמצאת מטעמנו סוניה פרץ. מה צריכה לעשות וועדה בכנסת כדי שהגברת סוניה פרץ, תסכים, תועיל בטובה, להגיע לוועדה? שאלה טובה, אבל אני אגיד מה היא עדכנה אותי, אני מעודכן אחרי כל פגישה, בדיוק מה קורה ולכן אני מביא את דבר - - - תחזור אליה ותגיד לה, אני לא מוכן לשמוע ממך עדכונים, אני מוכן לשמוע עדכונים ממנה, היא תבוא לדיון בוועדה. היא לא מוכנה.

היא לא מוכנה, גם לא עונה לטלפונים. אם מצביעים על זה, עודד - - - לא, על סוניה לא הצבענו. כדי להפעיל סעיף רלוונטי בתקנון. א', נקבל החלטה על הזימון שלה,

אני לא מוכן לשמוע ממך עדכונים,

לא בזה, היא תבוא לוועדה לכאן. המסר עבר, בכל זאת, אם אפשר לעדכן את הוועדה, נכון לאתמול בערב, קיבלתי עדכון מסודר. כל העניינים המהותיים של ההסכם הוא כבר מסוכם עם האוצר והבעיה היא תקציבית וכולם יודעים את זה, אני מניח שנציגי משרד האוצר, גם בעניין ויפה בן דויד נכנסה - - - מה הפער התקציבי? כ-40 מיליון שקל. כסף קטן, לעומת מיליארד וחצי לרשתות החרדיות, נראה לי שלא תהיה בעיה למצוא את ה-40 מיליון. אני לא - - למה מיליארד וחצי, מה אתה קיצצת בתקציב של גפני? אתה השתגעת? הוא מקבל שלושה מיליארד. אם זה היה מיליארד וחצי, כבר מזמן היו מצביעים על חוק ההסדרים בוועדת הכספים, זה שלא מצביעים, סימן שזה יהיה יותר. היכולת שלנו, לקצר את הזמן של קליטת מורה אצלנו, ברגע שיהיה את ההסכם, כי צריך להבין שמורה נכנס, הוא לא נכנס ישר ללמד בכיתה. מערך ההשתלמויות מסודר שאנחנו כבר בונים אותו עם גנט קצר מאוד כדי שברגע ש- - - כמה מורים גייסתם לקראת שנה הבאה? שבעים ומשהו, אבל גם פרשו - - - מורים חדשים שייכנסו למערכת? כן, אבל גם פרשו, פרשו שלושים ומשהו,

אנחנו כן מקזזים את הפער, אבל לא בקצב משביע רצון, עובדים על זה קשה מאוד, מקווים להצליח גם.

משרד הקליטה, אני פשוט שם לב שהנוהל שלכם, לגבי האולפנים הוא עד ה-30 ביוני, הארכה שלו היא אוטומטית, או שמה זה דורש? הגשנו בקשה לוועדת המכרזים, להמשיך אותו עד סוף השנה.

כבוד היושב ראש, אם אפשר עוד משפט אחד, בהתייחס לדברים שאמר חבר הכנסת אלקין. יאמר לזכותו של חבר הכנסת אלקין, שבזמנו הוא השיג תקציב מאוד משמעותי למיזם משותף שעשינו אותו ביחד עם הסוכנות היהודית, של כמעט חמישה מיליון שקלים. אני רוצה לעדכן שההתקשרות עם הסוכנות הסתיימה ולא בהצלחה, לא הצליחו להביא את התוצר ואנחנו עכשיו בהתקשרות עם מטח, אבל לאחר אפיון ולאחר הרבה צעדים קדימה, זה לוקח זמן לפתח, אבל התקציב עכשיו עבר למימוש, באמצעות מט"ח כדי שבאמת יהיה לנו פורטל מסודר לכל הוראת העברית, כמו שראוי במאה עשרים ואחת.

תודה, חבר הכנסת אלקין. האמת שזה נמצא בסיטואציה של אין מילים, אנחנו בסגה הזאת כבר חודשים שלמים. לא נתקלתי באירוע כזה. כולם יודעים איך זה ייגמר, הרי זה הדבר הכי מצחיק, כולם יודעים איך זה ייגמר, אין פתרון אחר, אף אחד לא יבטל לימודי עברית ובאיזושהי רשלנות, או חוסר עניין זה פשוט לא נגמר וזה נמשך ונמשך ונמשך, עכשיו הנזק הוא ענק, הנזק הוא למערכת, אני מניח יושבות כאן נציגי המורות והמורים, אלה שעזבו את המערכת, גם אם ייחתם ההסכם החדש, בכלל לא בטוח שיחזרו לתוכה,

כי מי שכבר עזב, עזב. חבר הכנסת אלקין, אני ממש מודה לך על הדברים, כי אתה יודע, מסתבר שאנחנו מצרך מבוקש, זאת הסיבה שאחרי פסח, כמה מורות עזבו באמצע, מסתבר שלעולים יש גם ילדים וככה, נקלטו 'אופק חדש', השכר הוא הרבה יותר גבוה, אז זה נכון מה שאתה אומר ואני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד קטן ששכחתי ואני מתנצלת, אנחנו קיבלנו תקציב ממשרד הקליטה לטיולים,

אנחנו כל כך חיכינו לזה, כי הייתה תקופה, לא מבוטלת - - - אני מצטער, סוזי אנחנו צריכים לסיים. ואתמול אנחנו פשוט ביטלנו חלק מהטיולים בעקבות השיבושים. תודה, בבקשה, חבר הכנסת. לכן, זה פשוט דבר שהוא בלתי נתפס, כי זה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין את שר החינוך, יש לו מיליון בעיות על הראש, הוא כרגע הפסיד לאוניברסיטאות בהצבעה, אז בכלל הוא בבעיה וזה מה שמעניין אותו וכן,

יש לו שביתה בדרך שהוא מנסה לעצור אותה אז כנראה, לא כל כך מעניין אותו. הסתדרות המורים עושה לו חיים קלים עם האולפנים. עכשיו ודבר שאני לא מבין אותו לחלוטין, יש בנאדם אחד סביב שולחן הממשלה שזה כן צריך לעניין אותו, זה שר העלייה והקליטה והוא כאילו נוכח נפקד בסיפור הזה, לא מכיר את שר האוצר, לא יודע לפנות אליו, הרי בסוף זה סוגיה שהיא נסגרת. אני מניח שמשרד החינוך רוצה לסגור,

זה צריך פה דחיפה מהאוצר ואולי קצת סיוע. תמיד חשבתי ששר הקליטה, בא לתפקיד הזה עם יתרון עצום, הוא חבר מפלגתו של שר האוצר ולכאורה, הם יודעים לדבר.

לפעמים יש, אני הכרתי מצבים שיש נתק בין שני שרים בממשלה, יש מחלוקת קשה בין שר האוצר, לשר מקצועי כלשהו, לא מוכן לעזור לו, התנגשו על משהו,

אני מאמין שאם לשר העלייה והקליטה זה היה חשוב, הוא היה איכשהו מוצא פתח לליבו של שר האוצר, גם זה סכום לא בשמיים. לכן אני טוען שזאת אג'נדה. אבל זה כבר על כולם, הרי אם דיברנו קודם שעלייה מרוסיה, לא מעניינת אותם, הרי ביד אחת שר הקלטה מתגאה בזה שהוא מביא תקציבים ולהתחיל לעודד עלייה מארצות הברית ומצרפת, כי עלייה שכן מגיעה, פחות מעניינת אותו, אבל ביד שנייה, לכולם, לא מצליחים לפתור בעיה, איך לומדים עברית פה, אז מה זה יעזור תקציבים לעידוד עלייה לאנשים שיבואו, לא ילמדו עברית ויחזרו לשם, זה פשוט נשגב מבינתי הסגה הזאת ומה צריך לקרות שבסוף, שר הקליטה, הוא הכתובת פה, למרות שפורמלית הוא לא הכתובת, כי הוא הנציג היחידי סביב שולחן הממשלה של הלקוח ומי שסובל פה זה הלקוח. ידפוק על השולחן ויבוא לשר האוצר ויבוא לשר החינוך ויגיד עד כאן, בוא שלושתנו מתכנסים, סוגרים את האירוע. תודה, חבר הכנסת טור פז. אני באמת באתי לכאן מוועדת חינוך כדי לומר שכמו שאמרת, יש משהו מתסכל בדיון הזה, כשראיתי אותו בסדר היום, לא האמנתי שאנחנו עדיין דנים בו, גם כי מדובר במשהו שהוא צריך להיות בליבת העשייה של משרד החינוך, גם כי מדובר בתקציבים קטנים, גם כי הסיבה שהנושא הזה לא נפתר, זה דווקא סיבה שאמורה להיות סיבה טובה וזה גמישות תקציבית והיכולת לנייד תקציבים לפי צורך. עולים בכמות העולים, יש צרכים גדולים יותר, זו אמורה להיות סיבה טובה, לא סיבה רעה. בפועל מה אנחנו רואים? שארגונים ששומרים על השמנת ועל המורים שלהם, הם דאגו לעצמם במיליארדים, או משביתים עכשיו למיליארדים נוספים, מיליארדים.

בתקציב המדינה החדש, יש תוספת של ארבעה מיליארד שקלים, להסכמים של הסתדרות המורים,

בארגון, נגיד יהיו עוד שניים, פה אנחנו מדברים על 40 מיליון, זה פשוט מעליב, מעליב שאנחנו צריכים לקיים כאן שבעה דיונים בכנסת, בלי תוצאה.

אני רוצה לעשות הצבעה לפני שאני מסכם את הדיון. אפשר? כן. אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים כאן על פתרונות והוואוצ'רים זה דבר נהדר ואנחנו דיברנו על זה שאנחנו לא נגד הוואוצ'רים, אנחנו בעד, אבל כשיהיה אופק חדש אז כל התוכניות האלה קיימות במשרד החינוך, העולים יוכלו לדבר, לקבל שעות פרטניות, זה ממש ממש חשוב. בקשר למורים שלהיערכות לשנה הבאה, זה מאוד מקשה עלינו לתת רשימות, סיון אמרתי, אנחנו לא יודעים כמה ממתינים, כי יש לי באולפן יש רשימת המתנה מאוד מאוד ארוכה, אבל כשאני מתקשרת להזמין אותם לכיתה אז הם אומרים שהם התחילו ללמוד, שמצד אחד זה טוב, אבל כשאני אומרת, אני רוצה עוד מורה, אז אני לא יכולה להבטיח לה, אני יכולה להגיד לה, עכשיו את יכולה לבוא, אבל אני לא יודעת מה יהיה בשנה הבאה, אז יש פה בעיה. רק באולפן נתניה, עזבו 11 מורות, יש להם תשע מורות לשנה הבאה, במקום 20. נתניה שהיה עיר מאוד מאוד קולטת עלייה. אני רוצה לזמן את הגברת סוניה פרץ ממשרד החינוך, לפי סעיף 123א', הוועדה נדרשת להצביע על הזימון הזה: הצבעה אושר אני אבקש להוציא לה זימון מסודר לדיון הבא. דרישת מידע לפי סעיף 123ג', על פגישות שר העלייה והקליטה, יחד עם שר האוצר, יחד עם שר החינוך, כמה פגישות שרים, בין אם זה שני שרים, או שלושה שרים, התקיימו בנושא הזה וכמה דיונים קיים השר ברשותו, בנושא הזה, על מנת לקבל את המידע, גם על זה אני מבקש להצביע: הצבעה אושר הדרישה הזו תצא גם היא אושרה פה אחד. לסיכום הנושא, אפשר לקחת את כל הסיכומים שלי, מהדיונים בשישה דיונים הקודמים,

לא התקדמנו, אפילו בסנטימטר אחד. אתה יודע שאנחנו עוד מעט נסגור מחזור של אולפן.

בסנטימטר אחד בסוגיית האולפנים. כבוד היושב ראש, לפני שאתה תסגור, רציתי לסיים עם משהו טוב, לפני שאתה סוגר את הדיון, לצאת מפה, לפחות במשהו טוב לעיר שלי, לנסות לצאת עם הרגשה טובה, לנצל את הבמה. אנחנו לפני יום הניצחון על גרמניה הנאצית, זה יום מאוד חשוב להמון אנשים, אזרחי ישראל בארץ ואני מזמין אותכם, ישנו מוזיאון ווטרנים, הכי טוב בארץ, מזמין את כולכם,

תתרשמו, תספרו, החיים ממשיכים, אז אני מודה לכם. אני אגיע לשם בוודאות. תודה רבה. והדבר הטוב שאני יכול להגיד כן, לך, אני אומר את זה גם לך ובשמך לכל הרשויות המקומיות שעוסקות בעלייה ובקליטה, איפה שלא היינו, בכל עיר כמעט, הרשות המקומית לוקחת על עצמה את המשימה הזו, זה עוד משימה שהרשויות המקומיות, לוקחות על עצמן, במקום השלטון המרכזי, אגב, יכול להיות שפשוט יתנו להם את התקציבים והרשויות המקומיות יעשו את זה, תוציאו את זה מהידיים של משרד הקליטה, תוציאו את זה מהידיים של משרד החינוך, אתם הרי לא מצליחים לדבר שלושת המשרדים ביחד, קחו את כל התקציבים שנוגעים בנושא הזה, תנו אותו לרשויות מקומיות, תאמינו לי, להערכתי, יעבוד יותר טוב. תודה, הישיבה נעולה, אני מבקש לקבוע דיון מעקב נוסף. תודה.